שלום לכולם, הדיון היום הוא דיון השלמה, בדיון שקיימנו לפני כחודש ב-14 בפברואר, הייתה לנו תקלה טכנית ולכן לא הצלחנו לשמוע את כל המוזמנים ומפאת חשיבות הנושא וכבודם של המוזמנים, היה חשוב שנקיים את הדיון הזה כמה שיותר מהר. אני שמחה שלמרות השבוע המאוד עמוס בכנסת ובמליאה, אנחנו מצליחים לקיים את הדיון הזה, דיוני הבוקר בוועדות לצערנו בוטלו, אבל טוב שאנחנו מצליחים לקיים את הדיון הזה ולאחר מכן נחזור למליאה, בהמשך ההצבעות על החקיקה. אז אני כן כדי רגע להחזיר את כולם לנושא הדיון, בעצם אנחנו קיבלנו פניות בוועדה לפניות הציבור, בנושא הגבלת שידורי ספורט לשידורי טלוויזיה ולווין בלבד, מה שבעצם מאלץ את הצופים, המנויים, הלקוחות, לצפות בשידורי הספורט רק מהבית, ממכשיר הטלוויזיה וזה בעצם יוצר איזושהי הדרה של אוכלוסיות שלא נמצאות בבית באופן קבוע, כמו חיילים וחיילות, כמו בני ובנות שירות לאומי, כמו עובדים שעובדים במשמרות ויכולים במסגרת העבודה שלהם לצפות בשידורי טלוויזיה, אבל לא במשחקי ספורט, למרות שהם רכשו את התוכן בתשלום ולמרות שהם לקוחות, אנחנו יודעים שבעולם יש כמה מודלים של ההנגשה של שידורי הספורט, גם למכשירים ניידים ואנחנו בעצם רוצים להבין מה המצב בישראל. נושא נוסף שעלה תוך כדי הבחינה של הנושא יחד עם צוות הוועדה לפניות הציבור, זה הנושא של שידורי ספורט של ספורט נשי והנה זה מתחבר לנו היום גם ליום האישה הבינלאומי ואנחנו גם מייד בתום הדיון הזה, נקיים דיון שעוסק בספורט נשים ואולי איזשהם תיקונים שצריכים לעשות, כך שגם ספורט הנשים יקבל את המשאבים, בעיקר סביב מתקני ספורט, אבל גם בדיון על השידורים של הספורט, שמענו מנציגי ציבור, גם מצופים וגם מארגוני ספורט, שספורט הנשים נדחק, גם מבחינת שעות השידור, גם מבחינת איכות השידור ובכלל בנושא זמן המסך, עלתה כאן איזושהי שאלה בדיון הקודם, האם אנחנו עונים על צורך של הציבור, או מייצרים צורך, האם הציבור רוצה לראות רק כדורגל גברי, או שלנו כמדינה, כמחוקקים, כמשרדי ממשלה שיש פה סביב השולחן, יש גם יכולת לייצר את הצורך, אנחנו יודעים שלא בכל העולם הספורט הנצפה ביותר הוא ספורט כדורגל גברי וזה מאוד מאוד תלוי באיך המדינה מנהלת את משאביה ואת המדיניות שלה, אז אני חוזרת לסבב הדוברים כפי שהתכוונתי לקיים בדיון הקודם ואנחנו נשלים את ההתייחסויות. בבקשה, נציג מועצת הכבלים והלווין, בבקשה, תציג שם ותפקיד. צחי הלוי לוין, מאגף הפיקוח והבקרה של המועצה ואחראי על תחום שידורי הספורט במועצה. צוהריים טובים, המועצה שהיא כידוע מועצה ציבורית רואה חשיבות מאוד גדולה, גם בחשיפה של ספורט בכלל,

גם של סוגי ספורט אחרים, דוגמא המועצה מחייבת שידור של ספורט נכים, קצת זה עונה במידה מסוימת לשאלתך, האם אנחנו יוצרים חשיבות, או האם אנחנו רק עונים על חשיבות, אז המועצה בהתנהלות שלה, אני חושב שענתה על זה שאנחנו גם, אבל בהחלט גם יוצרים חשיבות ומתוקף היותה מועצה ציבורית, אז היא בהחלט רוצה לענות על הצרכים והרצונות של הציבור בכלים שיש לה, תוך איזונים נדרשים שאנחנו מכירים של התנהלות השוק ובמה שצריך. לשאלת השידורים במובייל, זאת שאלה חשובה שנתקלנו בה ופנו אלינו, לא לצערי, אבל במידה מסוימת התשובה כאן היא קצרה וכידוע אין לנו סמכות על שידורים באינטרנט ומרגע שאנחנו חיים עם סל הסמכויות שלנו ולנו אין סמכות לשידורים באינטרנט,

יש לנו פחות אפשרויות לפעול בנקודה הזאת. מה בכל זאת, איזה אפשריות יש? או אין בכלל? מרגע שאנחנו לא יכולים לפעול באינטרנט, אז דברים שהם חיים על האינטרנט, בין היתר זה נכון גם לסלקום ופרטנר שהם לא תחת הרגולציה שלנו, אנחנו רגולטורים של 'הוט' ו'יס' ושל מי שמשדר דרכם, אם מישהו בוחר לשדר בדרך אחרת, זה נכון גם לנטפליקס, גם לחברות שמניתי וגם ליוטיוב, שבמקומות רבים בעולם היום יש עליהם רגולציה מסוימת, במצב הנוכחי אנחנו לא הרגולטור של הגופים ושל דרכי השידור האלו. אנחנו בהחלט נשמח, אנחנו חושבים שזה נכון שנהיה, אבל זה לא המצב כרגע וזה לא בסל הסמכויות שלנו שהם לא קיימות בגדול. המכרז לשידורים בין מנהלת הליגה לגופים שמשדרים בסוף, מי מפקח על המכרז הזה? למיטב ידיעתי זה מכרז בין שני גופים - - עסקיים.

אני כן יכול לומר שבמקרים רבים זה גם בהמשך לטענות שעלו במכתב של נדמה לי של העמותה לסיקור שוויוני, שבמקרים רבים בעל זכויות מכניס תנאים כאלה ואחרים, איכות שידור, איך ישודר, כמה ישודר לערוצים ואז זה כבר כמו כל חוזה בין שני גופים, צריכים לעמוד בחוזה, אנחנו בכלל לא צד בעניין. אוקי, מה בעצם הסמכות של המועצה? המועצה יש לה סמכות לקבוע הוראות רגולטוריות ל- HOT

בתחום שידורי הספורט זה נכון דוגמא לדברים שהמועצה קבעה שידור של כדורגל ישראלי, של כדורסל ישראלי, של כדורסל נשים, יש חובה לשדר משחק בכל מחזור בשידורי נשים של ליגת הכדורסל לנשים. מי קובע את המינון הזה? הדברים נקבעים, התהליך הוא שימוע בדרך כלל, שמגיבים כל מי שרוצה ואז המועצה שמורכבת הן מנציגי ציבור והן מנציגי משרדים, נציגי הממשלה, קובעת, מחליטה איך לאזן בן הצרכים לבין הרצונות לבין התגובות בשימועים, למשהו שהוא מצד אחד נכון לציבור ומצד שני יכול לחיות בעולם הכלכלי, שבסוף אנחנו כולנו חיים בו, עלויות וזה שהמחירים והמחיר זכויות שידור שמגיעים היום לכ-300 מיליון שקלים בשנה, יהיו באיזה שהיא צורה שאפשר יהיה לכסות אותם.

אז בעניין השידורים במובייל, אני לרגע שמה את זה בצד אנחנו עוד נחזור לזה אבל לעניין מינון שידורי הספורט ואיך קובעים, אני כן מבקשת שתרחיב על הנושא הזה.

המועצה לפני 13 שנה, בשנת 2009 קבעה שני מסמכי מדיניות מרכזיים, שהם מהווים בעצם את הבסיס לחובת שידורי הספורט שיש היום, החובה הזאת מורכבת מצד אחד מחובות שידור, שכוללות בין היתר את הדברים שאמרתי, זה כולל גם ספורט נכים שציינתי קודם, זה כולל גם ענפי ספורט שהם לא אולימפיים, שזה יכול להיות סקווש ופטאנק וריקודים סלוניים וכל הדברים האלה מתוך, יש כמויות שידור שהחברות מחויבות בשידור שלהם, לצד הנחיות המחייבות, יש רשימה של אירועים שככול שהם משודרים, זה מה שאנחנו קוראים ה'ליסטד', רשימת האירועים המוכרזים, ככול שהם משודרים, אז יש חובה לשדר אותם בערוצים פתוחים, אני אדגיש מה זה פתוחים, פתוחים זה תחת הרגולציה שלנו, כלומר ב- HOT וב- YES, כלומר ערוץ שהוא משדר בחבילות הבסיס של החברות האלה, הוא נחשב ערוץ פתוח ומשחקי נבחרת ישראל, לדוגמא בכדורגל צריכים להיות משודרים, ככול שמשודרים רק בערוץ בסיס, שמגיע לכל המנויים של HOT ושל YES, אז אלה 'שתי הרגלים' שאנחנו חיים עליהם, השינוי של עניין ספורט נשים, בשימוע שאנחנו הוצאנו, בגלל שעוד פעם המועצה רואה בזה חשיבות ואנחנו רואים צורך בשוויון וביצירה של החשיפה הציבורית, אז בשימוע הוציאה, או הוסיפה ספורט נשים חובה, אני אגיד את זה אחרת, איסור על שידור מפעלים מסוימים בספורט נשים בערוצים בתשלום, כלומר ככול שמשודרים, חובה שישודרו פתוח. לתפיסתך המקצועית, הצלחתם לייצר שוויון, גם בשידור ספורט נשים וגם ספורט נכים? שזה גם משהו שדנו עליו בדיון הקודם וכמובן אם יש נתונים על הדבר הזה? כי אתה מבסס את עמדתך המקצועית על נתונים.

השאלה גם איפה אנחנו רוצים שיהיה השוויון, כרגע שמנו את הדגש על הספורט הישראלי, גם בשימוע, שמנו את הדגש על הספורט הישראלי, זה נכון שליגת האלופות לנשים לא נכללת ברשימה, אבל ליגת אלופות לגברים כן נכללת ברשימה, אבל אנחנו כן עובדים, זה במובן מסוים 'צעד- צעד',

לשפר את המצב, כן רואים בזה חשיבות, כן אנחנו לא חושבים שאפשר להפוך את כל השוק בסערה ולשנות את הכול, אני כן יכול לומר לשאלת האיזון, האיזון לא היה קיים במידה מסוימת ועכשיו הוא התאזן בזה שבאותו שימוע יורדים חלק מהמפעלים, מציעים להוריד חלק מהמפעלים של ספורט הגברים והכניסו ספורט נשים, כלומר זה כן יוצר מצב יותר מאוזן מזה שהיה קודם.

בסדר גמור, תודה רבה, התייחסות נוספת שלך? משהו נוסף שאתה רוצה, בשלב זה לא. נמצא איתנו בזום עורך דין עמיתי קידר מהמועצה הישראלית לצרכנות, בבקשה. שלום רב, קודם כל אני ממש מודה לך על עצם קיום הדיון הזה, הנושא חשוב,

חושבים שיש כאן עוול צרכני מתמשך, אנחנו המועצה שלחנו מכתב לשר התקשורת באוגוסט האחרון, עם תחילת עונת המשחקים ובו דרישה שיפעיל את סמכותו ויורה ל'צרלטון' לאפשר לצרכנים לצפות במשחקים בכל הפלטפורמות, בדגש על הסלולר כמובן, אבל יותר מחצי שנה שלחנו עוד מכתב, לא שמענו ממנו דבר, הוא גם לא טרח אפילו לבוא לישיבה השנייה, זה רק מראה כמה אכפת לו מהנושא. עכשיו אני רוצה לשים גם זרקור על משהו של'צרלטון' יש אפליקציה ספורט 1 אינטרנשיונל, כלומר כל אזרח ישראלי שנמצא בחו"ל יכול לצפות במשחקים, אז יש כאן אפליה של הצרכנים שנמצאים בישראל, נניח אוהד בית"ר ירושלים שגר באמסטרדם, הוא יכול לראות את המשחקים באין מפריע עם הסמרטפון, אוהד בית"ר שגר בקטמון, אם הוא חייל צה"ל שמשרת בבסיס,

הוא לא יכול לצפות, עכשיו, יש את התשתית לכך, לראיה ניתנו הזכויות לסלולר כבר ב-2015 והם לא הופעלו, הם כן הופעלו ביורו 20. אז זכויות הסלולר ניקנו כבר ב-2015 הם לא הופעלו, הם כן הופעלו ביורו 20, שנניח כמו בקיץ האחרון, כלומר בתחרות בין כלל עולמי שלא משודרת בכלל בישראל, עכשיו הצרכנים בכל המדינות, נגיד ניקח את גרמניה, אנגליה, צרפת, יכולים לראות בבית שלהם, בכל פלטפורמה, בפאב, אני לא יודע איפה, יכולים לראות את המשחק בסמרטפון בכל דבר,

אי אפשר לראות את זה, זה משהו שאנחנו כבר מאוגוסט האחרון מנסים להשיג את שר התקשורת, לא אכפת לו ואני עקבתי בדיון הראשון שהיה בעיה טכנית ולא יכולנו לדבר, יש איזה תחושה שהרגולטור "זורק" ולא רוצה להתערב ולא נעים לו, גם עכשיו שמענו את הנציג המכובד מקודם, שמענו את נציג משרד התקשורת בכנס הראשון, אם הם הרגולטור אז מי אחראי לזה? חייב להיות מישהו שאחראי ויסדר את הנושא הזה, הזכויות קיימות, הם ניקנו כבר ופשוט צריך להפעיל אותם.

תודה רבה עורך דין קידר, אני מבקשת שנעבור לנציג המועצה להגנת הצרכן,

אם אין איתנו, או לא מאתרים, אז בבקשה היועצת המשפטית של ערוץ הספורט, מיטל נעים כוכב. היי, אני לא ביקשתי זכות דיבור, אני צופה בוועדה בכל מקרה, אם ארצה להוסיף.

אז מי שמעוניין להתייחס בבקשה תירשמו בצ'ט מול המפעיל זום שלנו כאן. נציג משרד התרבות והספורט, אתה רוצה להתייחס בשלב זה? נראה לי עדיף שמשרד התקשורת יתייחסו קודם ואז אני אוסיף. בבקשה. אהלן, נעים מאוד, אני ענבל, אני יועצת שר התקשורת, קודם כל האמירה שלשר התקשורת לא אכפת היא לא נכונה, אנחנו משרד התקשורת מרכז מאמץ מאוד מאוד מאוד גדול בימים אלו וכבר תקופה ארוכה לטובת רפורמה בכל שוק השידורים ובפרט בשידורי הספורט, אלו דברים מאוד סבוכים, גלעד שפה שותף לדיונים של הצוות הבין-משרדי, מכיר את הדילמות, את הפער בין הרגולציה הארכאית, לרצון לשמור על ההיבט החברתי, את הפער בסמכויות, כלומר כמו למשל מול החברות כמו 'צרלטון' וכן הלאה. אני כן יכולה להגיד שהשר, הכיוון של השר הוא, גם במסקנות 'וועדת פולקמן' נאמר שהוא אימץ לגבי הנגשת שידורים של ספורט נשים למשל וספורט פראלימפי, אנחנו עושים מאמצים כדי לראות איך אפשר להנגיש את זה באמת וכשאני אומרת באמת זאת אומרת, לא למנויי HOT ו-YES כאילו שהם אלו הם ערוצי חינם, זה גם ערוצים שהציבור משלם עליהם וכאמור גם אנחנו בוחנים את נושאי השידור באינטרנט ורוצים לראות איך אנחנו יכולים להתגבר, גם מה הפערים הטכניים שמונעים את זה ומה הפערים הרגולטורים, אם קיימים,

אוקי, תודה רבה. גלעד, בבקשה, שם ותפקיד. גלעד שץ, יועץ שר התרבות והספורט, אז כמו שענבל התחילה ואמרה, אז קודם כל חשוב להגיד שהשרים נפגשו בעניין של שידורי ספורט, בפגישה שהתקיימה בסוף ינואר וממש דיברו על כל ההשלכות האפשריות, הבנו שזה נושא מאוד מאוד סבוך, מה שתיאר נציג מועצת הכבלים והלווין, בעצם מדובר בסמכויות וברגולציה שקיימת היום וכמו שענבל אמרה, יש כוונה של משרד התקשורת ליישם חלק מהמלצות 'ועדת פולקמן' ומדובר בשינויים גדולים מאוד שהולכים לקרות ברגולציה של שוק השידורים באופן כללי ולכן אנחנו ושני השרים החליטו שצריך להתמקד וצריך להבין לעומק את כל ההשלכות שיהיו על שידורי ספורט, למרות שברור שהרגולטור הקיים כרגע זה המועצה והמשרד שאחראי על הרגולטור זה משרד התקשורת ולא אנחנו, אנחנו מבינים שיש פה השלכות רוחב אמיתיות גדולות על הספורט הישראלי יש ערכים שמאוד חשובים לנו כמשרד לקדם, מאוד חשוב לנו ששידורים מסוימים ימשיכו להיות משודרים ואולי שענפים מסוימים שלא מקבלים היום ביטוי אפילו, יקבלו יותר ביטוי והשאלה שהיא שאלה סבוכה מאוד, היא איך נכון לעשות את זה, גם אל מול הסמכויות והיעדר הסמכויות שיש היום וגם בעולם שאחרי הרפורמה הזאת, אז אני שמח להגיד שמאז קיום הוועדה, מאז קיום הפגישה בין השרים ומאז קיום הוועדה, כבר הוקם הצוות הבין-משרדי, היו שתי פגישות בנושא של הצוותים המקצועיים, נשאלו שאלות על ידינו את משרד התקשורת והם מביאים, עושים עבודת מטה ואוספים נתונים. היום יש את שתי הרשימות האלה, את המפרט ואת האירועים המוכרזים, שהם בעצם שתי מעגלי הסדרה, של אירועי ספורט ושידורי ספורט שקיימים היום, אנחנו לוקחים את כל האירועים שקיימים היום, כל מעגלי ההסדרה האלה ובוחנים מחדש מה לדעתנו, מה רמת החשיבות של כל אירוע ואירוע כדי להתאים את זה להסדרה שתהיה קיימת בעולם שאחרי הרפורמה, זה אירוע מאוד מורכב, מאוד מסובך ואני שמח להגיד שהצוות הבין-משרדי עובד ועובד באינטנסיביות. יופי, תודה רבה גלעד על ההתייחסות. בזום בבקשה, מוטי ברונשטיין, מנהל הליגות לכדורגל.

אני עדיין לא מנהל הליגות לכדורגל, אני ממנהלת הליגות לכדורגל, ביקשתי אחרון, אבל אני בכל זאת אגיד את הדעה שלי הקצרה עכשיו, בסוף החשיפה של השידורים היא אינטרס שלנו כגוף פרטי, שבא לקדם ולשווק ולהגדיל את קהל הצופים, זה אינטרס חד משמעי שלנו להגדיל את החשיפה, מצד שני יש לנו פה גם התקשרות מסחרית עם גוף שמממן את הכדורגל בישראל, המדינה 'משכה את ידיה' ממימון הכדורגל בישראל והשאירה אותנו לגייס את אותם כנסים שבסוף מזינים את הכדורגל ואת הפעילות ואת עצמנו. עכשיו פה צריך לקבל החלטה שהיא עקרונית, החלטה שהיא ערכית, אם הכדורגל הוא מאוד חשוב זה הכרחי שכולם יראו אותו,

המדינה מוזמנת להכניס יד לכיס ולהגיע לחברות מסחריות ולתמוך בהם, אבל אם המדינה משאירה אותנו לבד, אי אפשר גם לבוא ולהתערב בהסכמות מסחריות שלנו, שבסוף הם מה שמניע אותנו, החלטות למשל חקיקה שמונעת מהתאגיד לרכוש את זכויות השידור, בעבר התאגיד היה רוכש את זכויות השידור, יצאה חקיקה שהגבילה אותו וכהינה וכהנה, האם יש חשיבות וזה חשוב ולנו זה גם חשוב, אבל יש פה מישהו שמשלם וצריך לראות איך עושים את זה בצורה שגם נוכל להתקיים וגם לאפשר את החשיפה, אי אפשר את 'העוגה הזאתי לאכול מכל הקצוות שלה'. אוקי, תודה רבה, בבקשה, אדר זהבי מ'צ'רלטון'. שלום חברים, צוהריים טובים, אני מוכרח להודות שנכנסתי בכמה דקות איחור, אז להתכנסות ככה של הדברים, ממה ששמעתי אני מבין ככה שהטענות היו לגבי עניין המובייל, אז אני אתחיל ואומר שהכדורגל הישראלי הוא ההנגשה שלו היא הנגשה מאוד גבוהה, הוא נמצא בכל הפלטפורמות, הוא מגיע לכל האנשים, כל מי שרוצה יכול לראות את כל המשחקים, כולל הכדורגל הישראלי. לגבי המובייל, המובייל גם היום מונגש, המשחק המרכזי ועוד שני משחקים, המשחקים ההפוכים הם מונגשים, הם נמצאים זמינים במובייל לכל מי שרוצה, במסגרת שידורי ערוץ הספורט, השידורים בתשלום כרגע הם לא מונגשים במובייל וזה מסיבות של הגברת פרטיות אפשרית, במקרה כזה תופעה ידועה, אין פה שום רצון לא לשים במובייל משחקים, יש בעיה אמיתית וקיימת שככול שאנחנו נשים משחקים במובייל, אנחנו נהיה חשופים לפירטיות מוגברת ברשת, מה שכמובן הנזק הוא נזק נגרר שלנו, של הכדורגל הישראלי, אז עם הרבה רצון ועם הרבה הבנה שהדברים האלה, אני מקווה שיום אחד אנחנו נתגבר על הבעיה הזאתי וזה יתאפשר. היום הכדורגל הישראלי, המשחק המרכזי ועוד שני משחקים נמצאים שם מונגשים לציבור במדינת ישראל. אדר, אני ראשית מודה לך שאתה איתנו ומתייחס בצורה עניינית לנושא, בכל זאת אני ברשותך רוצה להבין את העמדה, מהנתונים שהוצגו בפניי החסימה במובייל היא שמגבירה את הפירטיות, בסופו של דבר החיילים במוצב מוצאים את הדרך לראות את המשחק שהם רוצים, אתה אומר טענה אחרת,

תסבר את אוזני שאני אבין למה אתה מתכוון. ראשית חיילים במוצב, או בכלל צה"ל באופן כללי מוזמן להיות איתנו בקשר ותינתן לו - - (שיבוש בקו) שהחיילים יוכלו לצפות בטלוויזיה - - לא שומעים אותך טוב. אני אומר לגבי צה"ל הייתי מגדיר את זה כ - (שיבוש בקו) לגבי צה"ל, בסיסים ובכלל צה"ל באופן כללי, ככול שהם רוצים להראות בבסיסים ערוצים, מוזמנים לפנות ואני בטוח שנמצא הסדר. אוקי, אנחנו לא כל כך שומעים אותך טוב,

סליחה, אבל הבנתי שכפנייה רשמית של צה"ל, אבל אתה לא מתייחס ללקוח הקצה, בסדר גמור, העמדה מקובלת, אני אתייחס בסיכום דבריי לנושא. עומר לבנת מארגון "החלוץ", בבקשה.

קודם כל באמת משמח שיש דיון כזה, דיון חשוב מאוד בעיניי. אני מבחינתי חשוב לי להעיר שני דברים, אחד כמובן בנושא היותר מהותי שקצת דובר פה, שזה במובן של למי אפשר להביא את הספורט ומי יכול לראות אותו ואני חושב שהאמירה של ספורט זה לא יכול להיות דבר שהוא לעשירים בלבד, או לבעלי יכולות כלכליות בלבד, זה דבר שצריך לשבת טוב טוב בראשנו ובליבנו כשמקבלים החלטות כאלה דרמטיות, בטוח בנוסף אני מדבר על הספורט העממי, הרבה דיברו פה על כדורגל,

אני מדבר גם על הליגות הנמוכות, גם על ענפים נוספים וכמובן גם על נשים בספורט, אלה דברים שלא יודע, אני ביומיום עוסק בהם הרבה מאוד בלהנגיש את זה כמה שיותר, לא במובן של השידורים, אלא במובן של הפעילות לחברה ודבר כזה יכול למנוע וזה אני קצת אגע בנקודה השנייה, אנחנו כארגון בעצם יש אלפי ילדים שאנחנו עוסקים בספורט העממי, הלא מקצועני, לא תחרותי ויש אלפי ילדים וילדות שאנחנו מפעילים כל יום, כל שבוע ואני יודע שאם הספורט פחות יהיה מונגש, אם יהיה אותו בפחות ערוצים, אם יהיה צריך לשלם עליו יותר כסף ואני עושה פה איזשהו חיבור שאני בינתיים לא שמעתי אותו, אני חושב שגם אותם ילדים וילדות ובני נוער פחות יעשו את הפעילות הספורטיבית וזה דבר דרמטי, זאת אומרת זה לא רק מי יוכל לצפות, בסוף אחת המוטיבציות המרכזיות של ילדים, בני נוער ולעיתים גם צעירים ומבוגרים, לעסוק בספורט, ללכת למגרש, לפעול,

להיות בקבוצת ספורט, זה בעצם לראות בטלוויזיה הרבה מאוד שחקנים ושחקניות, לראות רגעים מרגשים - - עומר, אנחנו דנו בזה במשך שעתיים בדיון הראשון, אז בוא תתכנס בבקשה לשורה התחתונה. אז אני מבחינתי זה השורה התחתונה, אני שמח שעסקתם בזה גם, כמי שמנהל ארגון ספורט כזה, זה דבר שמאוד עלול לפגוע בהגעה של הילדים לפעילות ספורטיבית. בהחלט, תודה. אביאל קרמזיאן מארגון ה"יציע", אביאל אנחנו גם דיברנו לפני, אביאל הוא אחד מהיוזמים של הדיון ולכן אני מאפשרת לו זכות דיבור נוספת, שתי דקות אביאל ואנחנו מסכמים. תודה רבה גברתי יושבת ראש הוועדה. רציתי להתייחס כאן לטענות שהועלו הן מצד משרד התקשורת ומשרד חברת צ'רלטון ומנהלת הליגה, דבר ראשון כפי שציינו בדיון הקודם, לצערנו ההמלצות של 'וועדות פולקמן' לא כללו הנגשה כזו, ביקשנו התייחסות של המשרד, במידה והם מנהלים את העניין של זה במסגרת תיקוני חקיקה, אז ההליך לא ברור לנו, לא משתפים אותנו בו מלכתחילה ולא קיבלנו גם כלל התייחסות בנושא, כמו שהציבו כאן נציגים קודמים שהם פנו ללשכות השר וכו', גם אנחנו פנינו ולא זכינו למענה. דבר נוסף המלצות בנוגע להוספה של שידורים, גם פראלימפי וגם נשים ושינוי באירועים מוכרזים, צפויים כרגע, בשימוע שמועצת הכבלים והלווין מיוני 2020, אנחנו נשמח להבין מה הצפי של זה לפתרון ולקבל החלטה שמה, מעבר לכך שאנחנו שומעים שהיישום של ההמלצות יקרו בלמעלה מעוד שנה, מה אנחנו עושים עד אז, איך אנחנו יכולים להתמודד עד אז, יכול להיות שיכנסו לתוקף בעוד מספר שנים ולא הצלחתי להבין את הבעיה הטכנית שהציג כאן מנכ"ל 'צ'רלטון', אם בחו"ל זה זמין וכל ערוץ אחר זמין ויש גם קיים הגנה ואני מניח שנציגי חברות התקשורת במידה ונמצאים כאן יוכלו לעדכן אותנו כיצד ערוצי ספורט אחרים כן מונגשים וכפי שהוצג כאן הפלטפורמות פתוחות והתכנים עלו בעבר גם באתרים שלהם, קצת תמוה בעיניי איזה הצדקות מסחריות יש לדבר כזה, בטח כשלא ביקשו על זה תוספת מחיר ופשוט לא נכנסו לעניינים באופן מפורט, הציגו כאן דברים בעלמה ובאוויר ולא נכנסו מה הצעדים והפעולות שהם נוקטים, אם זה הגופים הממשלתיים, אם זה גם חברת צ'רלטון לצורך העניין. בסדר גמור, אביאל הנקודה ברורה, תודה רבה. נציגת משרד התקשורת, את רוצה להתייחס? רק להגיד שאני מכירה שהפניות שהגיעו אלינו כן נענו על ידי מנכ"לית המשרד, בהמלצות וועדת פולקמן, כן מדובר על כך שהוועדה רואה חשיבות במציאת פתרון באמת למשחקים הבוא נקרא לזה היותר חברתיים ועל זה אנחנו שוקדים בימים אלה.

בסדר גמור,

אז סיימנו בעצם את השלמת סבב ההתייחסויות, אני מזכירה לכל מי שהצטרף שלא בתחילת הדיון שמדובר בדיון השלמה, בגלל תקלה טכנית שהייתה לנו בדיון הקודם ובעצם עכשיו סיימנו את סבב ההתייחסויות, שאני שמחה שנציגי משרד התקשורת ומשרד התרבות כבר בעצם דיווחו על פעולות שבוצעו מאז, ממשרד התרבות והספורט גם קיבלתי מענה מפורט מהשר, על הפגישות שהתקיימו מאז הדיון ב-14 בפברואר, גם עם נציגי משרד התקשורת ואני מניחה שמשרד התקשורת היה מעביר התייחסות דומה וזה בסדר גמור מבחינתי, הצוות הבין משרדי החל בעבודתו. מכיוון שהדיון עסק בשני נושאים עיקריים, גם הסיכום יעסוק בשני הנושאים, אחד זה נושא הנגשת שידורי הספורט במובייל, ברור שזה נושא ערכי, מסחרי, כבד, עם אינטרסים שלעיתים הם צולבים, ציינתי את זה גם בדבריי בדיון הקודם, בסך הכול אני בתפיסת עולמי רואה בספורט הרבה מעבר לפעילות הנאה ופנאי, מדובר בערכים, באפשרות של מודלים לחיקוי לילדות וילדים, ביצירה של גאווה מקומית ולאומית ואני לא אחזור על כל מה שאמרתי בדיון הקודם, אבל בהחלט יש לזה מקום משמעותי בסדר היום. מהצד השני אני בטח לא הייתי רוצה שנחזור לימי השידורים ה'מולאמים' של ערוץ אחד, או שניים שמדינה מנהלת את הכול, אנחנו לפחות בתפיסת העולם שלי ושל רוב הקואליציה היום, אנחנו מדברים על קפיטליזם מרוסן וזה בדיוק המקום שאנחנו נמצאים בו, איפה צריך לשים את הרסן, או את האיזונים והבלמים ובסוף שאלת הקצה היא באמת איך אזרחים יוכלו בעסקה מסחרית שהם עושים לקבל את השירות הטוב ביותר, בטח אם אנחנו מדברים על אוכלוסיות שהן טיפה יותר מתקשות להגיע לטלוויזיה בבית מדי יום, אוכלוסיות שכבר ציינו פה קודם, כמו חיילים, כמו חיילות ובני ובנות שירות לאומי ואנשים שעובדים בעיקר במשמרות לילה ובמקומות שכן הם יכולים לצפות בטלוויזיה, זה לא מרוויחי השכר הגבוה במשק, בסדר והם מנויים בבית והם עדיין לא יכולים לצפות, אז לעניין הזה אני מברכת את הפעילות שהשר מוביל, אני מבקשת כן שהמועצה לכבלים ולווין תראה בכל זאת איך אפשר כן גם להפעיל את כובד המשקל שלכם, אני מבינה שכרגע המכרזים הם בין גופים פרטיים בלבד, אבל בהתייחס לערך הראשון של דבריי, שספורט הוא מעבר לעוד שידור, אני חושבת שהמועצה צריכה להיכנס לעומקם של דברים, לא מונחים בפני הפרטים עד מתי המכרזים הנוכחיים בתוקף, מתי יהיו המכרזים הבאים, אני כן מבקשת מגופי המקצוע להיכנס ל'עובי הקורה', זה בדיוק המקום שאנחנו כרשות מפקחת מבקשים מהרשות המבצעת 'לשים זרקור' על נושא ולראות איך מקדמים אותו. בהתייחס לפניות הציבור, כולל התייחסות של אביאל פה בזום, עם כל הכבוד לאפשר שיתוף ציבור בכל תהליך שנעשה במדינה, מדובר פה בנושא מאוד מאוד מקצועי, אני מעריכה את השר, גם את שר התקשורת, גם את שר התרבות והספורט, גם את הצוותים שלהם, גם את המועצה לשידורי כבלים ולווין וגם את הגופים המסחריים, לא בכל דיון כזה יישבו נציגי ציבור, אבל בוודאי שבסופו של דבר התהליכים שקופים לציבור, מתפרסמים לראות הציבור ואני מבקשת לשמור כן על כבודם, גם של אנשי המקצוע וגם של נבחרי הציבור, הם מדווחים שנעשות פעולות, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה ביחד, אני אתייחס בסוף דבריי איך נעקוב אחר הדברים אלה, אבל אין הכוונה לא שארגון א', או לא של ארגון ב', יושב עכשיו באופן קבוע בלשכת השר ומקבל דיווח על מה השר ביצע השבוע ומה הוא יבצע שבוע הבא ואני מציעה לראות איך רותמים את אנשי המקצוע לפעולה משותפת ולא איך מייצרים פערים חדשים ונוספים, בסך הכול בדיון השלמה שבו שמענו על התקדמות חיובית. הנושא השני של תיעדוף השידורים, מה מוגדר כאירוע ספורט מרכזי, אז כפי ש'וועדת פולקמן' טענה שהרשימה אינה מספקת וכפי ששמענו גם בדיון לפני חודש מנציגי המשרדים וכפי שאני חושבת עלה פה גם היום, נושא התוכן הוא כן בידי המשרדים, השרים, כן בסמכותם יחד עם המועצה לשידורי כבלים ולווין ועם נציגי ציבור לבחון מפתח אחר איך מקדמים, גם ספורט נשי, גם ספורט נכים, גם ענפי ספורט שהם היום נחשבים לא מסחריים ואני אומרת שוב, עד כמה אנחנו מייצרים את הצורך, זה שתגידו לי פעם אחר פעם, רק כדורגל גברים הוא כלכלי, אני אומרת לנו כנבחרי ציבור, כמובילי דעת קהל יש את היכולת לגורם לזה שגם כדורגל נשים יהיה כלכלי וגם כדורעף יכול להיות כזה וגם שחייה יכולה להיות כזו וגם ענפי ספורט נוספים, בארצות הברית כדורגל גברים הוא לא הענף הרווחי ביותר, אז אפשר להגיד,

זה תרבות אחרת, מי מייצר את התרבות הזו? מאיפה זה מגיע? ואני חושבת שגם למשרד התרבות והספורט יש פה משקל גבוה בזה. אני יודעת שהשר מחויב לנושא הזה, לפני חודש הוא הודיע על הנושא של תקצוב של רשויות מקומיות בכל מה שקשור לנשים יוצרות, אני חושבת שאפשר אולי לעשות מהלכים דומים ואני בטוחה שהוא עובד על זה גם במה שקשור לספורט נשים, רשות מקומית שלא תקצה 30 אחוז מתקציבה להופעות של נשים, תתועדף אחרת בתקציב המשרד ובהקצאות ובקולות הקוראים, אני מניחה שגם לגבי הספורט הנשי אפשר לעשות מנגנונים של הקצאות שייקחו בחשבון וייתנו נקודות זכות לרשויות מקומיות, למנהלות, לתחומים שיתעדפו ספורט נשי, אז לגבי הנושא קודם כל לייצר אולי את התרבות הספורטיבית מהשטח, מי שאחראי על הנושא התקשורתי ואיך מתווכים את זה לציבור רחב יותר, את התיעדוף החדש, זה מי שיושב בצד הזה של השולחן, אני מבקשת גם את ההתייחסות לנושא הזה, אם שידורי הספורט הנשי יהיו בשעות 11, 12 ואחת בלילה, אז אחרי זה אי אפשר יהיה להגיד שזה לא מסחרי, בוודאי שזה פחות מסחרי ממה שמשודר בשמונה ותשע בערב ויש לנו את האחריות על הדבר הזה. אני מבקשת שאנחנו נקיים דיון מעקב, או שני דיוני מעקב, כי זה שני נושאים גדולים שיכול להיות שצריך להפריד ביניהם בכנס הקיץ, אנחנו נבחן במהלך פגרת האביב, אם נכון לפחות את הנושא של הנגשת השידורים למובייל, לשלב במסגרת דיוני וועדת הכלכלה ואולי גם וועדת הכספים, בדיוני התקציב, יכול להיות שאם נכרוך את זה בנושא תקציב המדינה ותקציב המשרדים הממשלתיים, אז יהיה אפשר לתת לזה מינוף יותר משמעותי ואת הדיון על הספורט, או תיעדוף שידורי הספורט הנשים ואנשים עם מוגבלויות, אנחנו נקיים כאן, גם בכנס הקיץ, הדיון נעול, תודה רבה לכל המשתתפים. הישיבה ננעלה בשעה 13:42.